תודה רבה, אדוני המנכ"ל, על הישיבה הקודמת.

אנחנו דנים עכשיו על המשבר הכלכלי הפוקד את העיר טבריה. למען האמת יש כמה רשויות שהיה צריך לקיים עליהן דיון. אני עוד לא אומר איך נעשה את זה אבל אני מקבל כל הזמן פניות. העיר טבריה נמצאת במשבר כלכלי ממש.

לא חשוב, אבל

טבריה מיצוי הפוטנציאל התיירותי הוא הנמוך ביותר,

גם של האנשים המדהימים. התיירות בטבריה מושתתת ברובה על תיירות חוץ, אנשים

הוא הצליח לייצב את המערכת, ליצור שיח מול התושבים,

ברמה כזו שאני חושב שהגיזרה של הסיוע לשלטון המקומית, של הסיוע ליציבות הרשות המקומית כראשות, מטופלת.

אם ניקח את הדוגמה של הארנונה, שאנחנו רואים שכן נגבתה, זה אומר שאם אני מסתכל על התקציב, התקציב

מוני מעתוק, התשבחות שאתה מקבל רבות מאוד. הייתי מעדיף שיהיו פחות תשבחות כדי שלא ירצו שתחזור להיות סמנכ"ל משרד הפנים, שיהיה איזון,

במציאות שנוצרה יש רק תיירות פנים, אנחנו צריכים תשתיות תיירות טובות יותר והתאמות לבתי מלון, מה שלא יכול לקרות בחודשיים או

נכון, הייתה החלטת ממשלה

וזה סיוע משמעותי, דורשים חשיבה נוספת אל מול התארכות מגפת הקורונה והחזרה של הגל השני. הדברים הללו קריטיים על מנת שתהיה ודאות לעסקים להמשיך ולהתקיים ולכלכל את עצמם גם

אפשר לחשוב על דברים יצירתיים אחרים. אני רק מעלה רעיונות שעלו מולי. אני חושב שהדבר הזה

וכנ"ל העיר טבריה. לכן נצרך עכשיו להתייחס לטבריה בצורה חריגה. נכון שיש משבר כלכלי מתמשך בכל הארץ, בצורה רוחבית,

אין ספק שהתפקוד של ראש הוועדה הממונה הוא יוצא מן

אני חושב שאחד הדברים שהם אבן שואבת לתיירות ובסוף אין מה לעשות, היא תצטרך להיות מבוססת תיירות היא צריכה להיות עיר ליברלית, פתוחה בחגים ובשבתות, כדי שתמשוך

כפי שכולם אמרו לפניי, לטבריה יש פוטנציאל אדיר. אני חושבת שהתוכנית חייבת להיות טיפול נקודתי. עשיתם את זה בלוד,

לאור כל האתגרים שבהם

תודה.

בבקשה.

תודה רבה על הדיון הזה ליושב-ראש ולאופיר כץ שיזם אותו. אני חייב קודם כול להגיד מילה טובה על מוני

כלומר בעצם כל אדם שני שאמור להיות מועסק נמצא

מה שצריך לעשות שם הוא לגעת בעסקים באופן פרטני. הדבר שהכי חשוב לנו לדעת, שכאשר אין

כאשר יש אבטלה ובטלה בטלה זה שעמום, והשעמום מביא אחר כך לפשע,

כמו אילת וכמו ים המלח, כמו ירושלים וכמו עכו,

זה בהחלט מגיע לנו.

כמה יפה ככה היא

לכן אין מנוס מלייצר תשתית שתסייע למשרדי הממשלה משפטית. יישמע מוזר מה שאני אומר: גם החלטת הממשלה על 52 מיליון שקלים,

אותה. היה צריך כאן עבודה של משרד המשפטים ומשרד התיירות ומשרד הפנים ומשרד האוצר. היינו לוליינים כדי להביא החלטת ממשלה שכל בר-דעת מבין שאי אפשר היה להציל את טבריה בלי איזו

יש בטבריה אתגר נוסף, שזה לא רק מנהיגות אלא יכולות ניהוליות ביצועיות. יש החלטות ממשלה, יש תקציב, החלטת הממשלה על תיירות מ-2012 תקציב

אילו אתה במקומנו, איזו החלטה היית מקבל? הייתי דורש ומתעקש לטפל בבעיית העדיפות, כי יש פה עניינים משפטיים, כדי שלא יקשו עלינו. לפתור את בעיית העדיפות הלאומית ואת החסמים המשפטיים

ואכן יש הזדמנות כאשר יש ועדה

אני יכול להגיד רק שבשנים האחרונות עשינו פה עבודת עומק. משרד התיירות לדורותיו השקיע מאות מיליוני שקלים בטבריה,

שזה המיצג האורקולי לחוף הכנרת, לחוף

5 מיליון תיירים, מצד אחד תעשיית התיירות הגיעה עם כיסים במצב טוב יותר, ומצד שני נכנסו פה להשקעות חריגות בגלל הצפי להמשך התנופה, וזה נותן לנו פה אתגר עוד יותר

אני חושב שטבריה, ביחד עם פעולה מהירה שאנחנו מדברים עליה,

בטווח קצר לשפר את התשתיות ושהיא תהיה עיר יותר מזמינה ועם אירועים,

של להנגיש את החוף לטבריה בעצם היום במתחם המלונות אין גישה לחוף. זה מודל שיש לגביו תוכנית, רוצים לעשות

טבריה נמצאת במצב לא טוב מבחינה מוניציפלית, היא נמצאת במצב לא טוב

היא נמצאת במצב לא טוב על פי החלטות ממשלה.

שותף בעוד החלטות ממשלה בנושא טבריה. הייתי בטבריה כמה פעמים והיו החלטות ממשלה. טבריה לא מימשה אותן כפי שצריך ולכן יש צורך חיוני, אינטרס לאומי של המדינה לפתח את טבריה. לכן ההחלטה שלנו, אם אתם מסכימים, היא שאנחנו מבקשים שיהיה טיפול נקודתי או טיפול רב-שנתי. בדקתי בינתיים בהחלטות הממשלה את המינוח: "תוכנית רב-שנתית לטיפול נקודתי בעיר". שני הדברים גם יחד. איש פשרן כמוך לא ראינו ... שמת את הכול ביחד. יש לנו החלטה ואנחנו מבקשים שהיא תמומש. איתי טמקין, אני מבקש את הסיוע של משרד האוצר בעניין הזה. תהיה לזה עלות, אבל היא תהיה כדאית. היא תהיה כדאית מבחינה כלכלית מכיוון שזה יפתח את התיירות, זה יביא תיירים וכל מה שנלווה לכך. כל זה מעבר לטיפול שיש לנו בעניין הקורונה. השוויון בין אילת לטבריה הוא גם חשוב. בסדר, אם נקבל החלטה כזאת נאבד את האוצר. קודם תשאיר את האוצר אצלנו, אחרי זה נכניס להם את

איתי טמקין, ההחלטה הזאת, כפי שהקריא אותה מן המילון בצלאל סמוטריץ' זאת ההחלטה שאנחנו מקבלים. אנחנו רוצים את הסיוע של כל המשרדים, בעיקר של משרד האוצר.

אחרת ידברו על הנומרטור. נכון. את הנומרטור תשאיר למקומות אחרים. אם הייתי באופוזיציה, ואני בינתיים עוד לא. אני מודה לכם על ההשתתפות הערה בדיון החשוב הזה. אני מודה לאופיר כץ על היוזמה. אני שותף אתך ביוזמה הזאת. תודה רבה לאנשי טבריה ולכל החברים. הישיבה נעולה.